בלי רע"מ. חבר הכנסת פינדרוס, שמעתי מה אמרת. ברשותכם, אני אקריא את הטיוטה לדיון בוועדה. אחרי זה אני אתן לחברת הכנסת שרן השכל גם להציג את זה

ולכן, כמו שאמרתי, חבר הכנסת אורבך,

ממכסה של שלושה מהליכוד למסכה של שניים מהליכוד, ולהוסיף בעצם את יהדות התורה. או לחלופין,

היא מיוצגת כמעט על ידי כל הסיעות. 15 חברים זה 7:8, אבל זה הגיוני לפי איך קוראים לזה? אנחנו מבחינתנו היינו מעוניינים אפילו בוועדה של שמונה מקומות. יש לכם מזל שיהדות התורה לא הולכת לבג"ץ. אבל אני אומר לכם ברצינות, זה

בסדר גמור. לצערי,

כך גם רוב הסיעות האחרות. אנחנו לא. אנחנו רוצים שלא יפלו אותנו לרעה. אז השאלה היא אם ניתן להגיע לפשרה

הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 14 חברי כנסת על פי הרכב הבא: סיעת הליכוד שני חברים, סיעת יש עתיד שני חברים,

חבר אחד, סיעת כחול לבן חבר אחד,

סיעת ישראל ביתנו חבר אחד, חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת שרן השכל,

לגבי ההרכב,

אני רוצה להגיד גם משהו. הקואליציה

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. כן. תראה, אדוני היושב-ראש, אני אומנם הוזעקתי לכאן משום שנאמר לי שיש מחטף שרוצה לזרוק אותנו מחוץ לוועדה החשובה הזו. אז כמובן שאני שמחה שלא.

בואי, בואי.

סליחה, את כל פעם מגיעה לוועדה ואת מדברת כאילו אנחנו מנותקים, כאילו אין פה איזושהי התנהלות של כנסת, כאילו שקואליציה ואופוזיציה שתיהן רובצות תחת אותו עץ. אנחנו כרגע, לצערי אני אומר את זה, ואני

שפעם אחר פעם את תגיעי למקומות האלה ותגידי בתימהון למה זה קורה. זה המצב, לצערי.

עוד רגע אחד.

לה. סליחה.

אתה עשית עכשיו משהו שמאוד לא מאפיין אותך ולא מתאים לך.

איך יכול להיות שאדם חושב כמוך,

אתה מתנהג כמו פיון ומישהו מלמעלה מכתיב לך לייצר פער שהוא גם לא סביר במונחים דמוקרטיים ולא נצרך.

צריך שיהיה סדר גם בתוך המציאות הזאת שיש כזה מתח,

מסודרת. להשאיר את

הדוגמה הגרועה ביותר שאני שמקווה שלא יחזרו עליה אף

היא דומה.

כשהיה חוק מסוים שהייתה איזושהי חשיבות להעביר אותו לוועדה שלא בהרכב

יכול להיות בכנסת הזאת רוצים באמת לשנות סדרי עולם ולהקים ועדה לכל חוק? יש גם ועדת בריאות, גם ועדת סמים וגם ועדה לקנאביס.

תראה, אותו דבר אומרים לנו מהקואליציה.

הם יכולים לשנות את זה ברגע.

חבר הכנסת פינדרוס, זה גם תלוי בכם. הוועדה הזאת היא חלק ממכלול שלם.

בהסכמה. בלהגיע להסכמה על המנגנון. הסכמה על מה?

מי קבע את

רוב הדיונים אצלך נגמרים כך. בסדר. צער לי לומר, ניר.

זה רוב הדיונים. אתה יושב-ראש, אני לא

חבר הכנסת קושניר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת שנייה, עידית, מפריעה לי קצת. אורית, קצת מפריעה, סליחה. סליחה, סליחה. אתה הבן אדם האחרון שאני רוצה להפריע לו. תודה רבה. אז אני מבקש מהוועדה ומיושב-ראש הוועדה לקבוע סדרי דיון לפי סעיף 98 לחוק. זה מכמה סיבות. הסיבה ראשונה, קודם כול, הדחיפות המעשית של החוק. היות שכולם כבר ערים לשינוי, השוק ער לשינוי, וכיום אנחנו עדים למשקיעים שרוכשים דירות כל עוד המס לא שונה. ולכן חשוב מאוד להעביר את החוק מהר ככל שניתן. דבר נוסף שחשוב לציין, יש לא מעט הסתייגויות בחוק הזה, שאם אנחנו מתגרמים את זה לשעות דיון במליאה, אנחנו מגעים למאות שעות. ולאור הדחיפות של העברת החוק, אז בגלל זה אנחנו מבקשים להפעיל את הסעיף. קיימות גם סוג של הסכמות גם על תוכן החוק וגם על צורת העברתו במליאה יחד עם האופוזיציה. ודיברנו על זה בוועדת הכספים. ולכן אני מבקש להפעיל סדרי דיון מיוחדים, כך שהדיון במליאה יהיה עד שעה 09:00 בבוקר מחר וההצבעה על החוק לא תהיה לפני שעה 09:00 אלא תתחיל בשעה 09:00 ותכלול שלוש הצבעות שמיות מכל צד, גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה. ואם לא נמצאים חברים במליאה בשעה 09:00?

ההצבעה מתחילה בכל מקרה בשעה 09:00. אני רק רוצה לבקש בקשה אחת, שנפלנו בזה טכנית. לא קשור. טכנית, ראינו את זה בדיון על התקציב ומאוד היה לחץ - - - באמצע הלילה. גם במקרה שאין נואמים בשעה מסוימת, זה לא מחייב את סגירת המליאה. זאת אומרת, להגיע להבנה. בואי נגיד שיוצא במקרה, מ-03:00 עד 04:00 לא הגיע הנואם, זה לא אומר שעכשיו עד 09:00 לא נותנים לאף אחד לדבר. המליאה תצא להפסקה.

עוד פעם, להיות יעיל ואינטליגנטי ולא להיות נודניק. להתעלל בסגני יושב-ראש הכנסת. לא, לא, לא.

אני יודע מה אני אומר, אני לא ביקשתי להתעלל. הוא אומר שלא יסגרו עד 09:00. בסדר.

יש לפעמים שהנואם לא נמצא, יוצאים החוצה ואומרים: חבר'ה,

סגרנו את המליאה. הוא בא בריצה בשעה 04:00, קראו לו ב-04:00 שהוא מדבר, אומרים לו: רגע סגרנו, מאיפה הגעת? תחזור ב-09:00. אז לכתוב שאם לא מדברים, המליאה תצא להפסקה.

המליאה תצא להפסקה, בדיוק. המליאה תצא להפסקה, וההצבעה לא תהיה לפני 09:00. מקובל, זה הסיכום. אני לא נגד הסיכום.

לא ראיתי את ההסתייגויות עדיין. יש שם סדרות כאלה שירצו להצביע עליהן בהצבעה אחת? אבל אני הבנתי משהו אחר - - - אני מעריך שהגיעו להבנה. בוועדת הכספים היה סביב זה.

לא היו לנו דיונים. כי אם אין הסתייגויות חלופיות לא.

מי שיחלק את הזמן - - - בין המסתייגים. אלכס, אני הבנתי

ל-09:00, ל-09:00. זה הסיכום עם יואב ועם כולם. מעניין. זה לא מה שאני מכירה. אני יכול להראות לך את התכתבות. סוכם עם כולם. 9:00 זה סוכם. 09:00 סוכם. 09:00 זה סיכום? 09:00 סוכם. אורית, אני לא מפר אף פעם.

אני אמרתי שאני רוצה לברר.

סיכום? חברת הכנסת סטרוק, את רוצה חצי דקה לברר? אנחנו נחכה. רגע, מתי יהיו דברי הסיכום? סיכום לא לפני 09:00. אוקיי.

זה מה שהודיעו לנו בישיבת סיעה, שזה היה הסיכום.

אני חייב לומר שיש הסכמה שאנחנו ננסה לעשות את זה מהר ככל שניתן.

הסכמה שלא תהיה הצבעה לפני שעה 09:00. לא, לא. גם יש הסכמה שנוכל לעשות את זה מהר. בסדר גמור.

האם צריך לקבוע שהיושב-ראש יכול לאשר יותר משלוש, מספר זהה לשני הצדדים? בעבר זה נקבע, בהחלטות קודמות. אפשר, כן. סיכום זה כבר תלוי ביחסי כוחות.

צריך תמיד לקחת בחשבון ש- - - אלכס,

לחזור עוד פעם. אני אגיד את סדרי הדיון.

זה הסיכום? אפשר להצביע? שנייה, רגע. חברת הכנסת סטרוק. רגע, ומתי הדיון מתחיל היום? יודעים מתי הוא?

אני רק ממתין. הוא לא יתחיל בשעה 06:00, הדיון.

לא, לא, לא. יש לנו שני חוקים, שנסיים אותם, הערכה היא שאם - - - אורית,

לנו הודיעו שישיבת סיעה שזה סוכם. 20:00, 21:00. סביב 21:00 בערך. משהו כזה.

אני לא יודע. את זה אנחנו צריכים לראות, כי אלה שני חוקים, קריאה ראשונה.

- - - יש לו רבע שעה דיבור. גם אם זה יהיה שש שעות, משעה 18:00, אז לא. אבל זה יהיה פחות מ-12 שעות.

אני לא אגיד 12 שעות. אבל איפה הנציג של האופוזיציה שיגיד את זה?

אין נציג את האופוזיציה, אז מה?

היה פינדרוס.

מה הסיכומים?

לא. שאלה ארבל לגבי, מתי החוק הזה, מתי מתחיל. אין שעה. אין שעה. אני מדברת על הערב, לא על מחר בבוקר.

את שאלת מתי החוק עולה לדיון. הערב, לא מחר. הערב מתי מתחיל. אז יש איזו שעה בערך שיודעים? ניר, ניר, זהו. טוב.

חבר'ה, כולם מרוצים.

כולנו מיושרים על הסכמות? כן. בסדר גמור. חבר הכנסת פינדרוס, אנחנו עוברים להצבעה, ברשותך. מי בעד סדרי הדיון לפי סעיף 98 כפי שקבענו עכשיו? ירים את ידו, בבקשה. ארבעה. מי נגד? מי נמנע? הצבעה סדרי הדיון נתקבלו. תודה רבה. הישיבה ננעלת. הישיבה ננעלה בשעה 16:53.